אני פותח את הישיבה בנושא: אישור דרך הפרטת חברת נמל

אנחנו קיימנו דיון על העניין הזה. אני מבקש להמשיך את הדיון. ניסיתי להגיע לאיזו שהיא פשרה אני מבקש לעדכן את החברים ואני רוצה להגיד גם את עמדתי: